שלום רב,

הרבה זמן לא נפגשנו, יושבת-ראש הרשות לניירות ערך. אני מברך אותך. אנחנו בסדר-היום עמוס - נשתדל לעשות את זה יותר מהר. על סדר-היום: הצעת תקנות ניירות ערך (דיווח בשפה האנגלית) התש"ף-2020 ותקנות ניירות ערך (דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית)

התש"ף-2020. ענת, בבקשה, יושבת-ראש הרשות לניירות ערך. תודה רבה. אנחנו כאן היום כי הרשות מעוניינת להסדיר את הנושא של דיווח לתיקים בבורסה בשפה האנגלית. היום חברות שנסחרות בבורסה, שאינן דואליות, נדרשות לפי החוק לדווח בשפה העברית. חלק מהמהלכים שהרשות עושה בשנים האחרונות לפתוח את השוק למשקיעים זרים הנושא של השפה עלה כנושא תשתיתי שדורש פתרון. כיוון שעברית היא שפה שאינה סטנדרטית שמדוברת בעולם, והאנגלית היא שפה שמעמדה ברור, הרשות בדקה מדינות שבהן השפה המדוברת הרשמית אינה אנגלית, וראתה שבמדינות מערביות, שבהן קיימים שוקי הון מפותחים, או יש רצון לפתח אותם, ניתנת לחברות אפשרות לדווח באנגלית, חלק בשפה הרשמית המקומית, וזה התיקון שאנו מבקשים לתקן. ביקשנו לכלול בתיקון הזה גם חברות מו"פ שהיו כלולות בהסדרה הקודמת של חברות- - - וביקשנו ליישר קו כדי לייצר אחידות ושוויוניות ביכולת של החברות האלה לדווח בשפה האנגלית. בסך הכול מדובר שבעינינו הוא פשוט, אבל מייצר שינוי מאוד משמעותי ביכולת של הבורסה והבורסות בעתיד בישראל למשוך חברות זרות, משקיעים זרים, אנליסטים זרים בעולם שיוכלו לסקר את החברות בלי להשקיע עלויות תרגום שמייצרות לפעמים חוסר בכדאיות בעלות תועלת. בעינינו זה שלב חשוב בפיתוח של שוק ההון ובפתיחתו לשוקים בין לאומיים. באופן כללי, בתהליך שעשינו, מי שקורא את הדיווחים האלה הם המשקיעים. המשקיעים העיקריים בשוק ההון הישראלי, משקיעים מוסדיים שממילא חלק משמעותי מהנכסים שלהם מנוהל בשווקים זרים. על פי רוב שפת הדיווחים בשווקים האלה היא אנגלית. מבחינה זו אנו לא רואים קושי. מבחינת יתר המשקיעים בשוק ההון, יש היום בבורסה כבר כ-53 חברות דואליות שמדווחות בשפה האנגלית. הן מהוות חלק מכריע משווי השוק של הבורסה כ-40% משווי השוק של החברות שנסחרות בבורסה, כך שלא מדובר בשינוי מהפכני. בעיקר אנו רוצים לאפשר לגופים שמבחינתם השפה העברית אינה השפה

להיות מסוגלות לבוא- - אז למה לא גם בעברית וגם באנגלית? ענת דיברה איתי. בהתחלה קצת נבהלתי, אבל היא הסבירה שכדי להגיע לשווקים בעולם

פרקטית היא צודקת. השאלה אם נהוג בעולם, שבנוסף לשפת האם הנהוגה באותה מדינה, גם אנגלית? בסופו של דבר הרישום למסחר בבורסה כרוך בעלויות עלויות רגולציה, עלויות של הקמת הממשק התאגידי. אם בנוסף לכך אנו נבקש מחברה לדווח גם בעברית וגם באנגלית, מבחינת החברה מדובר בעלות נוספת, שמערך אחד של ציוד ורגולציה יתפקד בשפה אחת, ומערך אחר יתפקד בשפה האנגלית. מדובר בייעוץ משפטי, במזכירות חברה. כל העלויות האלה הופכות כפולות. בסופו של דבר התפקיד של הרגולטור הוא להביא למינימום את עלויות הרגולציה, עלויות תרגום ודיווחים, תשקיפים לאנגלית- - אבל אם חברה רוצה בכמה שפות? לפי ההסברה היום, חברה שרוצה לדווח בחמש שפות, אבל היא מדווחת גם בעברית בסדר. התיקון שאנו מבקשים הוא שהחלק הדי פולט הזאת, שדיווח בעברית ירצה לדווח באנגלית - תוכל לבחור לדווח רק באנגלית. אבל למה רק באנגלית? אנחנו מדינת ישראל. שפת האם שלנו היא עברית. זה חלק מהגאווה שלנו. כמה יעלה לו יותר לתרגם את זה? זה דבר מינורי. יש מדינות בעולם שמוותרות על שפת האם?

יש מספר מדינות שבהן השפה המחייבת היא האנגלית. למשל, מה שאנו מבקשים כרגע, אפשרות בחירה בין שפה רשמית לאנגלית, יש הבורסות באירופה, בלוקסמבורג, בנורבגיה, שמאשפרות לבחור חלק בשפה המקומית

בלי השפה המקומית. אפשר לבחור באחת משתי השפות. יש בורסות בעולם שמחייבות רק אנגלית מוותרות על השפה המקומית. אנו יודעים על הבורסה בסינגפור, בהודו. אנו יודעים בהקשרים שלנו עם איחוד האמירויות שהבורסות בדובאי, חלק מהן מחייבות אנגלית, בלי שפת אם. ברגע שאתה שוק קטן, כמו השוק הישראלי, ומדינה קטנה, שלא יכולה להסתמך על המשקיעים שלה- - - וחברה ישראלית שמנפיקה פה, את מחייבת אותה גם בעברית או גם באנגלית? חברה ישראלית שמנפיקה בישראלית או חברה זרה שתרצה לבוא להנפיק רק בישראל, תצטרך לדווח

התקנות האלה יאפשרו לחברות האלה לדווח רק באנגלית, גם חברה ישראלית בארץ. גם חברה ישראלית בארץ וגם מי שמשקיע רק בישראל, את רוצה ממנו- - קודם כל, אני רוצה לתת לכם כדוגמה תקנות שכבר היו בתוקף עד היום, והן הקלות לחברות מו"פ שאושרו והן עדיין בתוקף, ומאפשרות לחברות שעוסקות במו"פ לדווח רק בשפה האנגלית. התקנות הללו אושרו בוועדת הכספים לפני כחמש שנים. בדקנו לצורך הדיון הזה, ודי מדהים לגלות שאף אחת מהן לא מדווחת באנגלית, למה כי המשקיעים שלהן הם ישראליים, שדורשים מהם להמשיך לדווח בעברית. כלומר בסופו של דבר החברות נמצאות בקשר הדוק עם המשקיעים שלהן בנטרול החברות הדואליות, שמכוח תקנות ייחודיות מדווחות בשפה האנגלית. אבל חברות בסופו של דבר רוצות שהמשקיעים שלהם ירגישו בנוח עם הדיווחים. אם יביאו משקיעים לחברה, ויתנגדו לכך שהיא תדווח בשפה האנגלית - היא כנראה תמשיך לדווח בשפה שנוחה להם. לראיה אותן הקלות לחברות מו"פ שנתנו לפני כחמש שנים ואף חברה לא מדווחת היום באנגלית. זה לא שהחברות באפן חד-צדדי מחליטות שהן מדווחות כך. בסופו של דבר חברה מגיעה לבורסה כדי לקבל שווי. אם המשקיעים שלה לא יידעו לקרוא את הדיווחים ולא יידעו להעניק לה שווי דרך כך, כנראה שהיא תעדיף לא לעשות את הדבר הזה. בסוף כדי שמשקיעים זרים יגיעו לכאן, כדי שהבנקים הזרים יתחילו לפעול בישראל, כדי שמשקיעים בין-לאומיים יגיעו לבורסה ויתעניינו בחברות הישראליות, השפה צריכה להיות- - - בבקשה. אני מבקשת להוסיף את הצד השני של המטבע החברות הזרות, שאולי יבואו ויירשמו כאן במסחר בבורסה, גם אם הן לא חברות דואליות, ונוכל להרחיב את החברות שיסחרו אצלנו בבורסה והן חברות שהעבודה שלהן באנגלית. נוכל להסיר את החסם הזה לטובת המשקיעים כאן בישראל, כלומר גם הבאת משקיעים זרים וגם הבאת חברות זרות להיסחר כאן. יש לכם הערכה, כמה חברות יעברו לדיווח באנגלית, או כמה ירצו להירשם בהקלה הזאת? כרגע אין לנו הערכה מספרית. ההערכה הגסה אומרת שלא תהיה תנועה ערה מעברית לאנגלית. מצד שני, יש דיבורים על חברות

זה מאוד משמעותי. כל הגופים הזרים שנפגשנו אתם הסבירו לנו שכדי להשקיע בחברות הישראליות הם צריכים לקחת אנליסט ישראלי- - - רבותיי, כשענת דיברה איתי, מייד נדלקה לי נורה אדומה. אני מקבל את מה שהיא אומרת. היא איש המקצוע. הם אומרים שזה יעזור כי מוריד את המתח הזה. זו פרשת דרכים שעשינו אותה לפני חמש שנים, ועכשיו אנחנו עושים אותה ממש.

זה יקל על חברות, אנחנו רוצים לפתוח את השוק העולמי.

אני מקבל את מה שהיא אומרת.

כי כואב הלב.

זו

הזמן שבה אנו עושים את מה שפרקטי, רוצים לפתוח את השוק העולמי, להביא חברות. אני מאמין שצריך לקבל את הבקשה שלה. זו פרשת דרכים. פינדרוס, מה אתה אומר? לצערי הרב,

וילדיי לא נוכל לקרוא דוחות בבורסה, אבל נתמודד עם זה. אצלנו בחדר לא לומדים אנגלית. זה היה בדיחה בינינו. חני שטרית. אנחנו תומכים בבקשה הזאת. כפי שענת אמרה, כבר היום 40% משווי השוק מנוהל על-ידי חברות דואליות שמדווחות רק באנגלית. 30% מהמסחר בחברות האלה לגמרי נעשה בבורסה, כלומר 30% מהיקף המסחר בבורסה הוא בחברות האלה. הן מדוחות רק באנגלית, ואנו רואים את המשקיעים, משקיעים בהן, כך שלא ראינו שום בעיה. הגאווה